אנחנו מציינים היום בוועדה את חודש המודעות הלאומי להתמודדות עם סמים ואלכוהול. כפי שבחרה הוועדה הזאת להסתכל על כל הנושא ולהעלות את כל הדיונים שעולים פה דרך הפריזמה של ההתמכרויות אז אנחנו נדבר על ההתמכרויות והמגפה השקטה שבצל הקורונה. יצא לי לומר כבר בדיונים הקודמים שלצד המשבר הגדול, המשבר הכלכלי, בריאותי, חברתי, נפשי, שחווה החברה הישראלית יש הזדמנות וגם אחריות מאוד מאוד גדולה לזהות ולמצות גם את הפערים הקיימים בהתייחסות לנושאים הללו, לא רק במסגרת קצרת מועד של משבר הקורונה, אלא באמת לקחת אחריות ולייצר פה צעדים, לפחות צעדים ראשונים, של תוכניות הוליסטיות שמטפלות בנושא בצורה מתכללת שמשפרת את שיתוף הפעולה בין כלל הגורמים ושבעצם הופכת את התפיסה או משנה את התפיסה מיסודה כדי שאנחנו נדע שאנחנו ייצרנו תהליך של הסברה וחינוך ואיתור ומניעה וטיפול וליווי שבסופו של דבר גם יעלה למדינת ישראל הרבה הרבה פחות מעבר לנזק האישי, המשפחתי, הלאומי הקשים של הנושא הזה. אז תודה לכולם שנמצאים פה. אנחנו נפתח סרטון, כהרגלנו, כדי להיכנס לאווירת הדיון ונמשיך בדיון.

נמצאים איתנו גם חלק ממי שמשתתפים בסרטון

מה שהיה לי חשוב זה להנגיש

ביתר שאת בתקופה הזאת,

במצוקה נפשית גוברת בעקבות אי ודאות, חוסר שליטה, ממש מהדהד את מה שקורה היום לכלל אזרחי מדינת ישראל וביתר

נמצאים פה חבריי לוועדה שמצטרפים אליי גם לסיורים וגם לדיונים הללו באמת מתוך המחויבות הזו ואני אסירת תודה על שיתוף הפעולה גם של חברי הכנסת שנמצאים

תודה רבה. ובאמת האחריות היא באמת של כולנו.

בטח ובטח של כל הגורמים שעוסקים פה בעבודה,

שאמרת, לילות כימים,

והם יאירו אותנו באיך,

אלא באמת הפוקוס שלנו זה בכיצד, גם מנגישים את ההסברה,

בין אם זה התאמות שנעשות והנגשה של המידע

מתחילים לציין היום את החודש של המאבק בסמים ואלכוהול בצל המשבר של הקורונה והאתגרים שהוא מזמן

חודש דצמבר מבחינתנו מהווה הזדמנות לשים

כשיש איזה שהוא יום שיא יש התכווננות של המערכת באמת להתכוונן ולעשות יותר, אבל זו רק נקודה על ציר הזמן, העבודה חייבת להיות

גם במערכת למידה מקוונת איך אנחנו יוצרים מרחב בטוח ללמידה ועל זה אנחנו גם עושים עבודה. הדבר השלישי זה הסיפור של האיתור וזיהוי והפניה לטיפול,

אני חייבת לומר בכנות שהאיתור מרחוק לא דומה לאיתור שאנחנו רואים בתוך מערכת

המקום של תקווה,

ההבנה שעכשיו קשה, אבל בעוד תקופה אפשר לראות את האופק והדברים ישתנו.

תחשבו על ילדים במעברים, שעברו מבית ספר לבית ספר,

כל משרדי הממשלה ועמותות וגופים, זאת אומרת זה משחק משותף לכמה גורמים, זה אף פעם לא יכול להיות רק המערכה של משרד החינוך. הייתי רוצה לציין שלקראת אירועים מסוימים כמו סיום שנה,

לקראת ל"ג בעומר,

אז אנחנו יודעים שזה קיים ובן אדם צריך להיכנס לזה.

מגיע, למי זה לא מגיע, האם יש כל הזמן התעדכנות של המערכת שאומרת לא הצלחנו להגיע, קבוצת היעד שלנו היא ילדים בכיתה ח',

והלאה ואנחנו לא מצליחים להגיע לכולם.

אני אחזור למצגת. הדבר הבא זה הסיפור של האיתור, עשינו מצגת מותאמת, איך מסתכלים על הילדים בתקופת הקורונה בשימוש בחומרים. זה מה שכתוב

החינוך שאנחנו עושים הוא קרוב ל-90%.

נתון

יש מה לשאוף להגיע ל-100%, אבל 90% זה גם כן מאוד יפה,

אנחנו גם בתהליך של כתיבה של תוכנית מחודשת שתהיה יותר מדויקת

אנחנו כרגע קרוב ל-1,400 מב"סים. היחס הוא ברור. אבל צריך להבין שפה - - - שגם אנחנו לצורך העניין הסתכלנו לנושא בעיניים מאוחר מדי.

אלה תוצרים שהם עושים כתוצאה מהעבודה שלהם

תוך כדי הדברים רשמתי לעצמי, האם יש מעורבות של התלמידים. בוודאי. הזכרת 'עמיתים משפיעים'

בוודאי, אנחנו לגמרי

צריכת סמים ואלכוהול בטח ובטח, גורמים לנזקים שלא פוסחים לא על אף טווח גיל ולא על אף פלח אוכלוסייה, זה מזיק לכולם באותה מידה, אבל באמת במעט הדקות שיש לי כאן חשוב

על בני הנוער,

התחלנו בתהליך של הגדרת סלוגן שילווה אותנו לכל החודש ובאופן כללי לעשייה בכל ההתמכרויות הסיכוניות. הסלוגן שנבחר הוא 'לא סמים על זה', והוא נבחר מתוך הבנה מאוד מאוד ברורה שעם כמה שיש פה

אני אנצל את המסגרת הזאת כדי לומר בצורה חד משמעית לנוכח השיח שהיה על הנוער בתחילת הדיון,

גם כבני נוער, גם כתלמידים, גם כגוף ארצי

שהקים השר יזהר שי ועובדים היום גם תחת משרד ראש הממשלה החליפי. בצוות מומחים, פרופסורים ודוקטורים מתחומי החינוך,

מדעים מדויקים, רפואה

אלא toxicity של חומרים. פשוט מאוד, ההתמכרות מדברת על חשיפה ל-toxicity ועלייה,

שאנחנו רואים עלייה בשימוש בחומרים ממכרים אז זה toxicity פיזי לחלוטין וגם לזה אנחנו מפנים את הזרקור במסגרת הדיון הזה.

רושקה ממשרד הבריאות שנמצאת איתנו גם בזום. בוקר טוב,

זה הדברים הבולטים.

אולי הייתי כבר אמורה לדעת את זה, עושה צעדים אקטיביים במסגרת חודש כמו חודש המודעות הלאומי להתמודדות עם סמים ואלכוהול בנוגע ספציפית למגפה השקטה הנפשית, זאת אומרת האם למשרד הבריאות יש איזה שהוא חלק

לתת מענים לאוכלוסייה הזאת, וביקשנו כבר הארכה של התקציב לפחות עד אפריל-מאי בשנה הבאה כדי שנוכל לתגבר את המענים האלה. זה ברור שגם אני מנסה לעודד מטפלים שיפתחו

אבל בהחלט נצטרך להמשיך לעבוד יחד בנושא הזה עם כל מיני צעדים שנגיע אליהם. פרופ' יוסי הראל-פיש, במסגרת הדיון היום לחודש המודעות הלאומי להתמודדות עם סמים ואלכוהול, מהניסיון שלך, אני יודעת מהמומחיות שלך לחקר ההתמכרויות, אם יש

דברים הללו הן אסטרטגיות שעובדות על הנושא של המצוקות הנפשיות וההתמכרויות ביחד, כך שלא צריך לעשות תמיד

כמו למשל מנהיגות נכונה, בנייה של קואליציה של שותפים שעובדים ביחד וכן הלאה וכן הלאה. אבל אני דווקא רוצה לדבר, לא על החומרה, אלא על התוכנה, מה צריך לצקת לתוך הפעילויות הללו והמצגת שהציגה קרן בתחילת המפגש הייתה מאלפת ובאמת זה פנטסטי בשנה הזו לראות את הסל הקומפרנסיבי של הפעילויות

פעילויות של עמותות ושל כל מיני ארגונים בקהילה שהיום בימי הקורונה מותאמים לפעילות שקורית היום בשטח. אז בצורה מאוד פרואקטיבית אפשר לעשות את זה. לפני שאני עובר לנושא הבא אני לא פוטר את הנוער מאחריות. כלומר לנו יש את האחריות לעשות את מה שאנחנו יכולים לעשות

עם תרופות המרשם וכל הדברים הללו, צריכים ללמוד איך להשפיע על הכיף במקום לחפש כל הזמן כיף

התפיסה הסובייקטיבית של הילדים לגבי עד כמה

וכמובן הנתונים לאורך זמן על המגמות ייתנו לנו הצצה לגבי האם באמת חל שינוי ומשהו התרחש. זה הנושא של המחקר

זה לא המודל היחיד,

הוא מתחיל לאסוף עליהם את כל הנתונים הרלוונטיים,

גם הנתונים הסוציאליים של העובדת הסוציאלית ומתחילים להיות איתו בקשר בעזרת קבוצה של חבר'ה שאנחנו קוראים להם מלווים

אנחנו נתקלים בזה גם בסיורים שלנו כוועדה בקהילות הטיפוליות השונות שמנסות לייצר מעין אלטרנטיבות, ואולי קצת ליווי ואולי בדרך כלשהי לייצר את זה מתוך הכרה שזאת הדרך קדימה ובהחלט צריך להבין שלולא תכלול כל האירוע הזה

ומבחינת סוגי מצוקות אם המצוקה היא בדידות או דימוי עצמי נמוך, דימוי גוף נמוך,

אובדנות או אחר. מה שאנחנו רואים ברשת זה שיקוף של כל מה שיועצים, הורים ומורים לא

הפוסטים האלה,

הטכנולוגיה שלנו מזהה אותם והיא יודעת לאפיין את סוג המצוקה ואת רמת המצוקה.

ולאפשר לטכנולוגיה לעשות גם חילוץ נושאים,

סיגריה ומעשן זה סוג של נושא שעולה בתדירות מאוד גבוהה בפוסט הזה, לפענח רגש כמו אי סיפוק, משגע אותי, לא יכול להפסיק,

המערכת פה מאפשרת לאנשים שיודעים על מה הם מדברים לקבל לִידים ולענות ברשת במקומות שבהם בוטאו פוסטים כאלה. רמה שתיים היא רמה שאנשים מן היישוב כבר לא יכולים לענות שם. בוא נגיד שזה כבר לא שימוש מזדמן, זה כבר שימוש מתמשך, היא רמה הרבה הרבה יותר כבדה וזו הרמה שהמערכת מפנה לאנשי

אנחנו רואים אנשים שכותבים באתר הזה ומשתפים ומקבלים תגובות בקבוצת השווים.

נניח שאנחנו עובדים באתר אסקפיפל לצורך העניין ואנחנו אחראים על לתת מענה למצוקות שעולות באתר הזה כי יש לנו אחריות בתור מנהלים של

יש לנו את זה בשתי רמות, קלה וחירומית.

אבל אני אתן לכם למשל דוגמה למצוקה שהיא קלה, רוצה להתגייס מוקדם.

מה שאתם רואים מנהל האתר רואה

פה אתם ממש רואים.

אני מראה לכם דברים שהם אמיתיים, זה לא דמו שהמצאנו, זה הלילה או אתמול בבוקר יש לנו חייל שמדבר על דיכאון עמוק וחרדות לא פוסקות וממש מתאר מה ולמה וקב"ן וסיפורים. אנחנו אומרים שמישהו חייב את הדברים האלה, שהמערכת הטכנולוגית שלנו מוצאת,

הוא רוצה עזרה,

יש היום טכנולוגיה שיודעת למצוא את זה ולהעביר את זה לגורמים

אז כמו שחוה אמרה, אנחנו MoodKnight ונשמח לשתף פעולה עם כל גורם שנמצא פה שרוצה לעשות את זה. אולי אני אחזיר לחוה אם את

צ'יל נמצאים איתנו, רעות או ערן דרוקמן? ואז יש לנו עוד כמה ממשרדי הממשלה שמאוד נשמח לשמוע גם את

כמו שאנחנו יודעים, בני הנוער חיים במרחב האפליקציות. המיזם מבוסס על אפליקציה אנונימית שכאשר הם נכנסים למצבי מצוקה, הם או החברים שלהם, בשטח הם פשוט

ועוד דבר שאנחנו רואים, שלא כיוונו אליו, אבל כל מי ששותף בפרויקט הזה, כל מי שהמיזם הזה נגע לו מבחינת הנוער הופך להיות חלק ממערך השיווק של המיזם.

כדי שמי שמגיעים לשטח הם יכולים לדבר עם אותו בן או בת נוער. אני חושבת שחבר הכנסת אליהו ברוכי רצה לשאול בהמשך

כן,

מי להתמודדות עם סמים ואלכוהול ספציפית דרך הפריזמה של

הרשות למאבק בסמים ובאלכוהול פועלת כל השנה

ליווי, ייעוץ, הכשרות וסדנאות כשלמעשה השנה

אני רואה כאן חלק מהמנהלים שלנו, אני רואה את סימונה ומיטל והם באמת עושים עבודה נפלאה. חשוב להדגיש שגם השנה לקחנו את כל הנושא של הדיבור על קנאביס ויהיה כנס ב-29.12 בחסות השרה שלנו

עם שפ"י,

משרד הרווחה, ואנחנו עושים את זה כל שנה במשך כל החודש. אז הפעילויות הן לכלל האוכלוסייה ברמות השונות, בין הפורמלי לבלתי פורמלי. אם אפשר רק להגיב, אנחנו מאוד עוסקים בנושא של פיתוח

היא נמצאת איתנו. חנה, בוקר טוב.

כיוון שאני רוצה לאפשר לעוד כמה אנשים, לחודש המודעות הלאומי להתמודדות עם סמים ואלכוהול מהפרספקטיבה שלכם, של הפורום. בוקר טוב. נמסר פה עד עתה חומר עשיר במיוחד,

אני רוצה להתמקד רק בפינה של אנחנו שעובדים בשירות הציבורי, במערכת הבריאות הנפש,

כאלה שמאוד מאוד זקוקים להגנות שלהם והסם במצב לא טוב משאיר ללא שום הגנה ומביא למשברים בלתי נסבלים עד סף של אובדנות, מחשבות או פגיעות עצמיות מאוד

היום זה עובר דרך בירוקרטיה של קופות חולים ואישור של בקר וכל מיני מחסומים וקבלת אבחנה פסיכיאטרית.

עכשיו זה בתיק הרפואי, ולכן יש בעיה מאוד מאוד קשה ולכן אנחנו אומרים שחייבים

חייבים להחזיר לנו את האפשרות על ידי השקעה בפיתוח אד הוק עכשיו של השירות הציבורי, שיהיה נגיש ופתוח לכולם ויש המון פניות. הרבה פונים ומתדפקים על שערינו

כפי שאת מתארת אותה, שחייבת להיעשות בבריאות הנפש, ואם לא אתגר הקורונה, או כל הזמן מדברים על חזרה לשגרה, אני אומרת חס וחלילה, שלא נחזור לשגרה ונפספס ונחמיץ את ההזדמנות ואת ההכרח לסגור את הפערים הללו, לזהות אותם ולמצות אותם. יש לך משפט מסכם, אני רואה. רק מילה אחת. לאפשר את הדלת הפתוחה בלי תיוג פסיכיאטרי. זה מה שעוללה הרפורמה, את המחסום הזה להוריד, שאנשים יוכלו לפנות, וגם ליידע את הציבור, לפנות ישירות לשירות הציבורי ולקבל עזרה. מצוין, דיוק מאוד מאוד חשוב. בהחלט אנחנו מדברים גם על שינוי הסטיגמה באופן כללי לנושא בריאות הנפש וזה דיוק עוד יותר מזוקק להכרח להנגיש לציבור את המידע הזה. תודה רבה, חנה. אנחנו נמצאים לקראת סיום הדיון. אני רציתי לשמוע גם מההורים, ומההורים לא רק כהורים לבני הנוער שדיברנו עליהם פה, אלא גם כי אנחנו בני אדם שבתקופה זאת אל מול האתגר הבאמת הבריאותי,

החברתי נפשי הגדול הזה שהחברה הישראלית חווה אותו, ההורים כמי שסופגים גם את החרדה וגם את הקשיים הכלכליים והדאגות השונות המלוות לכך, וגם הנושא הזה של אלכוהול וסמים ותרופות מרשם. אני אשמח לשמוע מהנהגת ההורים הארצית את קולה של עדי ואנחנו ננוע לכיוון סיום כי אני צריכה לפנות את חדר הוועדה, לצערי. עדי בן-עמר. בוקר טוב, תודה על הדיון הזה, גברתי היושבת ראש. אנחנו ההורים רואים בנושא הזה נושא מהותי מאוד, צוות המוגנות בהנהגת ההורים עוסק בזה ימים כלילות. אנחנו עיינו בתוכנית של שפ"י, אנחנו גם עובדים איתם לראות את כל התוכניות שהם מציעים ומעבירים לבתי הספר, לצערנו אין לנו עדיין נתונים מדויקים, כמה שעות מתקבלות בבתי הספר לתוכניות הללו, האם זה באמת מגיע לבני הנוער בכל בתי הספר. רכזי המוגנות של 'עיר ללא אלימות' צומצמו בצורה ניכרת וכמעט שלא קיימים כבר בבתי הספר, למרות שעכשיו זו התקופה שאנחנו הכי צריכים אותם. יש לנו הרבה מאוד מה לעשות ואנחנו היינו רוצים לשמוע גם על הנשירה הסמויה, שמשרד החינוך לצערי לא יודע מהו היקפה כרגע, הנשירה הסמויה שבצל משבר הקורונה רק עולה וגואה. כמו ששמענו גם מקרן, ההתבססות של התוכנית מתמקדת יותר בגילאים המבוגרים יותר למרות שאנחנו יודעים שהחשיפה להתנהגויות המסוכנות, לחומרים המסוכנים, הגיל הזה יורד ומגיע כבר לגיל היסודי ועדיין אנחנו לא מקבלים מספיק תוכניות ושעות בבתי הספר בכל הנושא הזה. לכן אנחנו היינו כן רוצים לראות איך הדברים האלה מתבצעים בפועל. הפער בין התכנון לבין הביצוע הוא גדול מאוד,

תודה רבה, עדי. את חלק מהשאלות אנחנו העלינו, אבל אני אאפשר לקרן לענות על הדברים האחרונים אולי. עדי, רק להתייחס לגבי מה שקורה בבתי הספר היסודיים, אני דילגתי על השקף, אבל יש לנו בהחלט תוכניות לבתי הספר היסודיות, אני פשוט לא הרחבתי את זה. הדגש בדיון היום הוא לגבי חודש המודעות ובחודש המודעות אנחנו פחות שמים דגש ביסודיים כיוון שדצמבר מבחינה התפתחותית זה עדיין לא השלב המתאים. אנחנו כן דנים בסוגיות של עישון טבק,

וביסודי או בשלבים היותר מאוחרים של השנה, לקראת אפריל-מאי, מבחינה התפתחותית זה הרבה יותר נכון מאשר להתחיל את הדיון בנושאים האלה בדצמבר. זה הכול, אבל יש לנו תוכניות שמתייחסות החל מגיל הגן עד כיתה ו', כולל כיתה ו'. היום שמתי זום אִין על ז' עד י"ב. תודה על ההבהרה הזאת. אני כן אומר שהנושא של איגום הנתונים, שאנחנו יודעים שחסר, מה מגיע לשטח, כיצד מגיע לשטח, האם זה מתורגם להבנה, האם זה מגיע לכולם - - - אז אמרתי שיש לנו נתונים מסקר כישורי חיים שמועבר ליועצות בתי הספר שנותן לנו תמונת מצב על מה נעשה ומה פחות נעשה.

אז אולי אנחנו ננגיש את זה לוועדה, את סקר הנתונים שכן קיים, כדי שנדע מה חסר בו. חלק מהצעת המחליטים שעברה בשבוע שעבר, אני בטוחה שגם משרד החינוך יתרום את חלקו לנושא הזה של ההכרח לאיגום הנתונים כדי להתאים כל הזמן למציאות משתנה. תודה רבה, קרן, תודה רבה, עדי. אני רציתי לשמוע ממש בנגיעה משני נציגי רשויות כיוון שבסופו של דבר אנחנו בחודש המודעות הלאומי ואני חושבת שלרשויות יש תפקיד מאוד חשוב. אני ממש מבקשת, נמצאת סימונה מאשדוד וגם ניר קריסטל מרעננה נמצא,

בקצרה ואז אנחנו נסכם במהרה. בוקר טוב, סימונה, מהפרספקטיבה של הרשויות אני חושבת שחשוב לשמוע מכם. תודה רבה. קודם כל אני מברכת על הוועדה החגיגית הזאת. ברשותך, אני רוצה להתייחס דווקא לנושא של בריאות הנפש ואחר כך לחודש המודעות ומה שאנחנו עושים ברשות. יש לנו ברשות מודל שנקרא מודל 'מאור' לתחלואה כפולה. במסגרת 'מאור', במסגרת ההפרטה, אני חושבת שכל הנושא של המשך התהליך המרפאתי נפל בין הכיסאות. אני באמת מרימה כאן לוועדה לקדם את הנושא. נמצאת איתנו ד"ר פאולה רושקה שעושה ימים ולילות איתנו על מנת למנף את הנושא יחד עם קופות החולים. כרגע אנחנו רק עם מאוחדת ואני חושבת שהקשר, חברת הכנסת מיכל, בין הנפש להתמכרות הוא מאוד מאוד הדוק וצריך לתת לזה מענה שכיום לא ניתן בשטח. אני אודה אם נוכל דרך הוועדה הזאת לקדם את הנושא של מרפאה לתחלואה כפולה. אני מסכימה עם ד"ר פיש-הראל על נושא שכשאנחנו מכניסים לתוך הפניוּת אז אנחנו באמת ממדרים ומונעים התנהגות סיכונית. לכן אנחנו באשדוד, יחד עם שפ"י, נמצאת קרן כאן, אנחנו כמעט כמעט ולא ויתרנו על שום מענה בתוכנית העבודה 2020 בעקבות הקורונה. אנחנו עברנו ללייף,

לפגישות בקבוצות קטנות בפארקים לנוער בסיכון, למתן מענה של אחד על אחד, חונכות ושמירה. אנחנו החלפנו את הבוגר המשמעותי ועיבינו. לשמחתנו הרבה, אנחנו לא הורדנו את התקנים של רכזי המוגנות. בעיר אשדוד ד"ר יחיאל לסרי שם פה כספים על מנת שנשמר את רכזי המוגנות בבית הספר וגם בתקופת הקורונה הם נתנו מענה. לגבי החודש הזה, אצלנו זה חודש, אנחנו גם שותפים לפעילות השיא של המשרד, שמובילים אותה וגם אנחנו מענים מותאמים. אנחנו עושים מענים מותאמים לקהל החרדי. יש לנו פעילויות גם במיתר החרדי, גם בפעילות באזורים של רובעים שהם מאופיינים במגזר החרדי. דבר נוסף, אנחנו גם נותנים מענה בהיבט הרב תרבותי לאוכלוסיית הקהילה האתיופית, הצרפתית וגם לחבר העמים. כלל המענים ניתנים, אם זה לנוער בסיכון, אם זה לכלל האוכלוסייה בדגש על הורים ואנשי מקצוע. לנו יש את המרכז להורות משמעותית ואנחנו נותנים את מגוון המענים. אני רוצה לבשר במשפט אחד שהשבוע פתחנו יחד עם משרד הבריאות מענה, שלדעתי הוא צריך להוות מודל לתת מענה, קראנו לזה 'קרן אור למשפחות מכורים'. אנחנו מדברים על המטופלים, אנחנו מדברים על בני הנוער, אנחנו מדברים על המכורים, אבל אנחנו לא מדברים אף פעם על המעגל השני שהוא לא פחות ניזוק וזה המשפחות. אנחנו פתחנו את זה ואני מאוד מקווה שזו תהווה סנונית ונוכל לתת מענה גם מתמשך לכלל האוכלוסייה הזאת.

אז קודם כל אני מאוד מודה לך, סימונה. אני חושבת שאנחנו בחודש מודעות לאומי והיום באמת אנחנו פותחים את הדיונים, את מעלה פה משהו ובאמת הסיור אצלכם הנגיש לי את החשיבות שאנחנו רואים גם דרך הקורונה של הרשויות המקומיות שבסופו של דבר הן אלה שמבצעות רבות מהתוכניות הללו ויכולות לתכלל את כל הדיונים שאנחנו עושים פה על ההכרח על הרצף הזה, מהסברה ועד לאיתור וכמובן טיפול וכמובן ליווי. אני חושבת שאנחנו נקיים במסגרת החודש הזה גם דיון ממש ספציפי לרשויות המקומיות, יש הרבה מאוד למידה משותפת. את מציגה פה בהחלט משהו שיכול להיות מודל לעיריות נוספות ולרשויות מקומיות נוספות ואני מאוד מודה לך על הנקודות הללו. זאת בהחלט הזדמנות מאוד מאוד חשובה גם לשלטון המקומי. ונמצא איתנו ניר קריסטל, ממש אם יש רק מה להוסיף ואנחנו נסכם. ניר, מרעננה, סגן וממלא מקום ראש עיריית רעננה. בוקר טוב. אנחנו גם יוצאים בקמפיין כרגע לציבור כאשר אנחנו החלטנו למקד את ההשקעה שלנו דווקא בהורים ולנצל את ההזדמנות דווקא של קורונה, ודווקא את הלחץ של ההורים שחווים עם הילדים סטרס בבית ולהתחיל להכניס להם את העולם הזה של סמים ואלכוהול דרך השיחה על המשבר שעובר הנוער בעולם הקורונה. זאת אומרת להשיג יותר קשב ולצאת יותר משם. הדבר השני זה שבבתי הספר אנחנו ממשיכים את הכול כרגיל, הכול עבר לזום, אבל כל התוכניות ממשיכות ואפילו מעלים קצת את האינטנסיביות כי יש לנו הזדמנות. נוצרו חללים בלימוד הפרונטלי אז אנחנו מנסים למלא אותם. הפעלות בשטח, כל נושא הרכזים, הפעולות האלה מתקיימות כשגרה. דבר אחד שיש לנו איתו בעיה אחד זה באמת הנושא של התוכנית הארצית, היינו אמורים להיכנס, בגלל כל הנושא של הממשלה זה נדחה. אנחנו מאוד מקווים שבמרץ יכניסו אותנו, אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה, אבל זה נושא, דרך אגב, התקציבים לרשויות. אני מעלה פה נושא שאתם יכולים לעזור לכל הרשויות בעניין הזה כי התקציבים פשוט נעצרו ואנחנו כרגע על המקורות שלנו. אני מניח שאנחנו לא היחידים כמובן. זהו, עד כאן, בקצר ממש. תודה רבה, ניר. אנחנו נקיים דיון יותר מעמיק בנושא הרשויות. אני חושבת שהקורונה,

בכל הכיוונים שלה, חשפה לנו, לא המציאה כלום, רק חידדה עד כמה הרשויות המקומיות הן כלי, יש להן את היכולות וגם כלי עזר מאוד מאוד חשוב. נקיים על כך דיון גם עם המשרדים השונים. ובנושא התקציבים אין לי מה להוסיף, אלא כן, מחויבים וחייבים ביתר שאת להעביר תקציבים על מנת שנוכל להתמודד עם האתגרים שבפנינו. אני אאפשר לחבר הכנסת אליהו ברוכי לומר מילות סיכום ואני אסכם ואנחנו נמשיך את הדיון בחודש המאוד חשוב הזה. קודם כל שוב לחזור על חשיבות הדיון, על המיזמים המדהימים והאנשים הנפלאים שפגשנו פה. אני רק חוזר על הנקודה העיקרית, הציבור החרדי פה מופלה לרעה. כמות המב"סים לפי מה שנמסר לי עומד על כ-100 מול 1,400, זאת אומרת בערך 7%. אני רק רוצה לומר שזה לא המגבלה שהמשרד עושה, זה לפעמים גם המוכנות של השטח למנות מב"ס,

ככל שיהיו יותר מב"סים יהיו יותר אנשים שיגיעו יותר לאנשים.

זה פתוח לבתי הספר, בתי הספר צריכים לרצות להיות שם. המב"סים בסוף, אם אנחנו נמצאים בחודש המודעות, ככל שיביאו יותר אנשים יגיעו ליותר אנשים ויצילו יותר אנשים.

אנחנו פונים לכל בתי הספר,

לבתי הספר פשוט לוקח זמן להדביק את הקצב. משהו אחד, טיפה שונה, חריג מהדיון. במסגרת הסיורים של הוועדה ושלי בעצמי במרכזי הגמילה ביקרתי ברטורנו. רטורנו, נמצא פה, הוא אפילו לא להספיק לדבר, הרב אקשטיין. הרב איתן, אתה רוצה לומר מילה? מדברים עליך, בזכותך.

אני רוצה לומר לרב איתן ככה, אתה איש מדהים, אבל מעבר לכך פגשתי שם בחור בשם יוסי ויוסי מסיים

היום אני חושב שיש טקס קטן שם, שבעה חודשים של גמילה והוא יוצא מהמקום הזה והוא הולך להוסטל. הבוקר אני שלחתי ליוסי הודעה, אני רוצה להקריא את ההודעה כי באמת זה מה שיש לי לומר לו, כתבתי לו ככה: חג שמח. כן, יוסי, בשבילך, בשבילי, בשבילנו זה יום חג. אתה הולך איתי בליבי יום יום מעבר לעבודה שאתה מחפש ואני מנסה לעזור, אתה בשבילי סמל ודוגמה ומודל לחיקוי לשבירה של כל ההרגלים. יום טוב וחג שמח. תודה רבה, אליהו. כבר יודעים שאני מתרגשת בקלות. תודה רבה,

אני רוצה לומר שאתה שותף מאוד ראוי למהלך הזה ולתהליך שאנחנו מנסים לעשות אותו בחברה הישראלית לטובת כלל אזרחיה כולם, ללא הדרה ואפליה של אף אחד מהם. התמיכה ששלחת ליוסי הבוקר והמחויבות שלנו להמשיך וללוות אותו כדי שהוא ימצא את הדרך מתוך האומץ וההשראה שהוא מהווה עבורנו, ובסיורים שלנו כבר שמעת אותי אומרת לאנשים המדהימים שאנחנו פוגשים שהם הדוגמה האישית למה זה אומץ ומה זו תקווה. כי תקווה היא משהו מאוד אקטיבי,

היא דורשת מאיתנו עבודה מאוד מאוד קשה ואולי בעצם אלה מילות הסיכום שלי ואני מודה לך על כך. ואני מתנצלת בפני כל מי שלא הספיק לדבר הבוקר, אנחנו רק משיקים את החודש הזה להמשך דיונים והעמקה בנושאים הללו, לזיהוי ומיצוי ההזדמנויות והחובה שמוטלת עלינו פה, בבית המחוקקים, בוועדה הזו כמחוקקים וגם כמי שמפקחים על המשרדים השונים בשיתוף הפעולה ביניהם. אני מודה על השותפות של כל מי שנמצאים פה, גם סביב השולחן וגם בזום, כיוון שללא שיתוף הפעולה הזו אנחנו לא נצליח לייצר את התוכנית ההוליסטית, המתכללת, האסטרטגיה הדרושה מהסברה וחינוך ואיתור וטיפול וליווי כדי שנמלא את מחויבותנו כמדינה כלפי כל אזרחי מדינת ישראל, ללא הבדל, וזה אני יכולה להבטיח לך, חבר הכנסת ברוכי, שהוועדה מחויבת לו. אנחנו נמשיך ונדגיש שדווקא בעת הזאת יש הכרח והזדמנות להתייחס לתחום בריאות הנפש כחלק ממרכיבי התוכנית הלאומית להתמודדות עם נגיף הקורונה, להבטחת זמינותם של שירותי בריאות הנפש, כפי שאמרה חנה, ותמיכה נפשית בעיתות חירום כגון זו, להשקעה בבריאות הנפש וההתמכרויות וביסוסם לקראת העתיד ובטח ובטח כצעד ראשון מבחינת הוועדה הזאת להכנסת ההתמכרויות לתוך בריאות הנפש ובכך להמשיך את הרפורמה הכה דרושה בבריאות הנפש. תודה לכולם, אנחנו נמשיך את הדיון ושיהיה חודש משמעותי ושגם נשכיל לפעול ולא רק לדבר על כך.

ננעלה בשעה 11:00.